פותחים את הישיבה, הנושא על סדר היום הוא השוואת תנאי משרתי השירות הלאומי האזרחי לתנאי החיילים הבודדים. ישיבת המשך לדיון שהתקיים ב-12 באוגוסט 2020. בדיון הקודם צוין כי 160 מתנדבות עולות בודדות ללא עורף משפחתי מתנדבות בארץ, כ-20% מהן ממשיכות לשנה שנייה. במסגרת הזאת ראינו שאין השוואת תנאים, ויותר גרוע מזה, מבחינת המגורים שלהן, הן חיות 12 בנות בדירה, שזה דבר שהוא לא ייתכן. ביקשנו לשפר את התנאים, ביקשנו עלות תקציבית, קיבלנו עלות תקציבים של 9.5 מיליון שקל לשנה. סך הכול בוא נגיד לתקופה הזאת, עד סוף 2020 מדובר במיליון שקל, לא יותר. דיברתי עם שר האוצר, ביקשתי שיכניסו את זה לתקציב שהיה עכשיו, שאושר. האמת שאני לא יודע אם זה נכנס או לא. אמרו לי שזה נפתר, אבל תכלס זה נפתר, הוא שם תקציב בצד לדברים האלה, אבל בגלל שלא היינו פה אז לא קיבלתי היום אני אדע איך מתכוונים להעביר את

אני מקווה שזה ייפתר ואז פתרנו את הבעיה. מאיפה קבעת 20% ממשיכים? כתוב פה 35% ממשיכות לשנה שנייה. זה מה שכתבו לי. בדיון הקודם נאמר ומנתוני 'נפש בנפש' ש-20% ממשיכות לשנה שנייה. כאן כתוב 35%. איפה כתוב?

מה שמנהלת הוועדה שלנו החליטה שזה 20%. נראה לי,

הרבה יותר הגיוני.

יותר מזה אין לי מה להגיד. לא, 20% הרבה יותר הגיוני. 20% זה מה שאמרו. ולקראת הדיון התקבלה התייחסות רשות השירות הלאומי האזרחי, אחת, סך התוספות התקציביות עבור 250 עולים, שהיום יש רק 180, זה 3.5 מיליון שקל לשנה, כדי לעשות את השיפורים שרצינו. בימים אלה נכתב נוהל. עוד לא סיימתם את הנוהל? נוהל עולות בודדות שכתיבתו תסתיים לקראת אוקטובר. מה כל כך? אני אסביר במה זה כרוך. דיברנו על זה בפעם שעברה.

הנוהל יכלול סעיף שמתייחס לדיור חלופי בתקופת שיפוצים, האחריות על הגוף המוכר וחובת אירוח בחגים באחריות הגוף המוכר, כולל דיווח למִנהלת, פעילות של העמותות והרכזות עם המתנדבות, תדירות הביקורים, פעמיים בשבועיים בעמינדב, האגודה להתנדבות ובת עמי, פעם אחת בחודש בדירה לשלומית. קביעת נוהל מגורים לשתי מיטות בכל חדר, הוספת ארון ארבע דלתות בכל חדר, ספה בסלון, מכונת כביסה בכל דירת עולות, השתתפות בעלות טיסה לחו"ל פעם אחת במשך שנתיים. אין הגדרה חוקית של מתנדבת בודדה במשרד הביטחון, לפיכך הן לא זכאיות לסיוע בדיור ולפיכך לא קיבלו את שלושת מענקי הקורונה שקיבלו החיילים הבודדים. אני מבין שאת זה אתה מתקן עכשיו? מנסים לתקן, כן. המִנהלת נענתה לבקשת הוועדה ותמנה ממונה עולות בודדות. תקנות בעניין הבודדים ללא התניית הצורך בעלייה לישראל ממתינות לחתימת השר ולהעברתן לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת. איזה שר, צחי הנגבי? טוב, בבקשה, אתה רוצה להגיד משהו? קודם כל תודה שוב על הדיון והעלאת הנושא הזה לסדר היום, זה חשוב. תודה לך, אדוני היושב ראש ולחברי הוועדה, עצם זה שהכנסת מעלה דיון כזה מכניסה הרבה גורמים לטור, מאז גם חברת הכנסת מיכל קוטלר קבעה איתי פגישת מעקב תוך כדי ובאמת ניכר שהמטרה של הוועדה זה לסייע, אז תודה גדולה על העניין הזה. הדברים שצריכים לקרות מורכבים ויש פה סדרה של כלים שלובים. רגע לפני שאני נוגע בנושאים שצריך לשנות אני רק אומר, גם אחרי הדיון הקודם וגם בכלל, אנחנו מרכזים רשימה שמית של כל בודדות עם הפתרונות שלהן לראש השנה, מוודאים שיש להן מקום להיות ואם אין להן מקום להיות יש להן או ארוחות, או תקציב לארוחות וציוד בדירה של פלטה ומיחם ושתי עמותות התקינו בשבועיים האחרונים גם תוספת מזגנים כי ידעו שהבנות יצטרכו להיות בחג בדירות ושיהיה להן. אז אנחנו ברמה של אקסל כזה, אנחנו לא שמים אותו פה בגלל צנעת הפרט, אבל עם שם של כל אחת מי הרכזת שלה ואיפה היא נמצאת, משפחה בהרצליה,

נוסעת לבלגיה, אצל המנהלת שלה מהדסה וכו' וכו'. אז אנחנו מקיימים מעקב. כיוון שאנחנו במחסור גדול מאוד של תקנים אז אחת היועצות אצלי, אחת העוזרות של המנכ"ל, זה התפקיד שלה יחד עם מנהלת השירות ברשות והיא אחראית על העבודה מול העולים הבודדים. אז זה לכל הדברים, כמובן וידאתי עם כל המנכ"לים שלקראת החג העסק מסודר, לכולן יש איפה להיות ונותנים תקציב מיוחד לעניין הזה,

וצריך לומר את זה, לאורך כל השנים האלה העמותות נותנות הרבה יותר מהתעריף לעולות הבודדות והמדינה לא מתקצבת את זה. אנחנו כאילו באים אליהם בטענות, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים, אנחנו מתקצבים תעריף, התעריף זה ממוצע של שמונה בנות. לכן לאור זה עשינו כמה דברים.

דיברתי לפני הוועדה דקה עם חבר הכנסת שטרן, כבר לפני שלושה שבועות קיימנו את הישיבה עם ראש מדור בודדים בצה"ל, למדנו את כל הנוהל, למדנו מה הם מקבלים ועשינו לזה אדפטציות לסיפור שלנו כשאצלנו, צריך לזכור, שני דברים משמעותיים בהקשר הזה,

אין חובה אצלנו, זאת אומרת היא לא חייבת להיות שלוש שנים ולכן אנחנו מודדים פר שנה את כל הדברים של ימי חופשה וכו', ושתיים, אני לא מציב אותה בגוף מפעיל. גוף מפעיל, זאת אומרת בית ספר, תנועת נוער או הכנסת, יש פה גם בנות שירות, הוא בוחר את הבנות והבנות בוחרות להתנדב אצלו. אם יש לו בת שעולה לו פי שניים הוא פחות מתעניין, דבר שני, אם ניתן לה 30 ימי חופשה הוא יגיד שהוא לא רוצה, הוא רוצה רק בלי ימי חופשה. לכן יש פה פערים שאנחנו צריכים לגשר עליהם. מה זה בלי ימי חופשה? אפילו לחיילים יש 'רגילות'.

הם מקבלים, יש 21 ימי חופשה, יש חופשה מיוחדת בצבא של 30 יום, אבל בצבא יש גם שישי-שבת שהם נמצאים בבסיס. אצלנו אנחנו נותנים 15 יום וכל זה תוך איזון שאנחנו לא רוצים שאף אחד יגיד שהוא לא רוצה לקחת עולה בודדה כי: היא צרה בשבילי ולא סיוע בשבילי. ויש מקרים כאלה, צריך לדעת את זה.

הדבר השני, חשוב מאוד שהמדינה,

תממן את כל ההפרש בגין הבדידות לטובת העניין. אם יש תוספת של דמי כיס ותווי שי שהצבא נותן למזון, רק לסופרים 180 שקל בחודש, והשתתפות בטיסה, שהיא תלך לבקר בבית, וכו' וכו' וכו', אלה דברים שצריך שהמדינה תממן אחרת ניצור מצב שאנשים לא ירצו עולות כי זה עולה פי שניים. לכן נערכנו בהקשר הזה, עשינו את העבודה הכלכלית ומה שצריך לעשות עכשיו בעצם זה לתאם את זה עם הגורמים השונים באוצר, זה אגף התקציבים והחשב הכללי, יש לנו ועדת תעריף. הם כאן בדיון.

אנחנו עשינו רק תחשיב, מה שהצגנו לך זה עוד לא סוכם איתם כשבתחשיב הבאנו בחשבון את התוספות שצריך לתת. לדוגמה הורדנו את היחס, אדוני היושב ראש, לבקשתך משמונה בנות לדירה - - - מ-12,

לא, שמונה. אני שמעתי בישיבה הקודמת 12, לא יודע על מה אתה מדבר. אני אגיד לך על מה אני מדבר. שמונה לא היו. אולי בתקן שלכם זה שמונה, אבל בפועל היו 12. לא בתקן,

הבנות שהיו פה אמרו שהיו 12. שמענו וגם בדקנו אחרי זה.

ממוצע של שמונה בנות בדירה בכל השירות הלאומי.

זאת אומרת בדירה אחת 12 ובדירה אחת ארבע? יש כאלה עם 14 ויש כאלה עם שתיים. או כשבאות בנות מחו"ל? אז אני אומר, אנחנו מתקצבים פר שמונה מתנדבות לדירה וזה גם מה שקורה בפועל.

לבקשתך ולבקשת הוועדה, אנחנו משנים את התחשיב לשש, זאת אומרת מפתח של שש פלוס ציוד אחר בדירה, לא ארון כתר שיש לך,

אלא ארון ארבע דלתות בדירה כזאת, יותר מקום אחסון וכו' וכו'. וכשאני אומר שש בנות זה שש בנות, אבל רק שתיים בחדר, לא יותר מזה. זה התיקון שאנחנו עושים. אבל אמרנו שהסלון לא יהיה חדר. דיברנו על דירות ארבעה חדרים. נכון, ולכן בדירה של ארבעה חדרים זה שש בנות. נכון, לא דירות שלושה חדרים. לא,

לא נתייחס למה שהיה פה בפעם הקודמת, לדברים שאמרו הבנות, אבל זה התקצוב וככה גם נפקח. צריך לזכור

אני חושב, המטרה של כולנו, שאין רק דירות של בודדות, הן מתערבבות עם ישראליות. התעריף, אין לי דירה רק של אמריקאיות או רק של צרפתיות,

אבל בהרבה מאוד מהמקרים זה מעורבב, וטוב שכך, זה מסייע לאינטגרציה ולעידוד העלייה. לכן צריך לזכור שבסוף אני מתקצב אחת לשש עבור כל בת בודדה וכשיש בת בודדה היא צריכה לקבל ארון ו-wi fi ומכונת כביסה - - - ראובן, אם אני יכולה רק להיכנס לנקודה האחרונה ולשאול, כל עוד שיש לבנות הישראליות לאן ללכת כשנדרשים לפנות לדירות, מה שנחשפנו אליו, ולא משנה, לא אנקדוטלי, אבל כל עוד יש לבנות הבודדות לאן ללכת כשאין להן לאן ללכת בעצם. אני אתייחס לפינוי של הדירות, אבל ברגע שגמרנו את התעריף הזה צריך לאשר אותו עם אגף התקציבים והחשב הכללי ואז לייצר מצב, על פי החוק אנחנו לא יכולים לתת תמיכה לבת. בעבר בת בודדה, הייתי מתקצב אותה, יש לה תקן, היא הולכת לכל מקום, אז כולם אומרים: אני מרוויח תקן חדש. היום בחוק שעבר, בחוק השירות האזרחי, אי אפשר לעשות את זה יותר ובעצם מה שנעשה זה נבנה שיטה שאנחנו מממנים רק את רכיב הבדידות,

התוספת בין בת שירות רגילה שגרה בדירה לבין בת שירות שהיא עולה בודדה הוא כ-1,200 שקל בחודש, אנחנו נממן את כל ההפרש הזה וזה בעצם ה-3.5 מיליון. ברגע שאנחנו נממן נפתור את הבעיה הזו שאנשים לא ירצו את הבנות הבודדות. יש לי שאלה, בת עולה בודדה,

לבת שירות לאומי חסרת עורף משפחתי,

חסרת עורף משפחתי מתוקצבת בתוכנית אחרת, מתוקצבת הרבה יותר מהדבר הזה, מקבלת גם מביטוח לאומי, גם הבטחת הכנסה, גם דברים אחרים. יש לנו תוכנית מיוחדת עם משרד הרווחה, אלה תוכניות שאנחנו מממנים את כל התקנים שלהם בעלות מאוד מאוד גבוהה, זה גם הוחרג בחוק. בצה"ל חסרי עורף מוגדרים חיילים בודדים.

בצה"ל, אבל לא בנות השירות. אצלנו זה סוג אחר של בדידות, מטופל טוב מאוד. אם תרצו פעם לדבר על זה אפשר, אבל שם התקצוב הוא אחר לגמרי. לא,

הן גרות בדירה, אני מדברת מבחינת בנות שהן בנות 19-18, אחת היא עולה בודדה - - - אבל הנערות בסיכון אצלנו זה דירות נפרדות.

אני מדברת על בת שירות לאומי שגרה באותה דירה, אחת עולה בודדה ואחת גרה כי אין לה איפה לגור, אז זאת מגיע לה ארון וזאת לא מגיע לה ארון? לא, לכולן מגיע.

מי ש - - - לא, אנחנו מתייחסים לעולות. לא נכנסנו לפרטים האחרים.

הבת שלי הייתה עם עולה בודדה בשירות לאומי בקרית ארבע,

שני ארונות כתר בדירה, לבת שלי היה מדף אחד וכל השאר היה לבודדת. שלא לגרום למתחים בין השוהות בדירה. ברור, מצד אחד. מצד שני הבודדה צריכה הרבה יותר מקום עם המזוודות שלה, עם הדברים שלה. העליתם את זה פה וזה נכון, וזה חלק בתוך המענה בתוך התעריף, זה ברמה שאנחנו מתמחרים ארון ארבע דלתות, סלון כולל שולחן, מכונת כביסה,

זה ברמת השקל פר ראש, בסוף צריך לתקצב את זה בצורה הזאת. כל זה נעשה, ברגע שזה יאושר, אז אחת זה לאשר את זה בוועדת התעריף ואחרי זה למצוא את שיטת התשלום שכנראה תהיה בפטור ממכרז דרך הגופים המוכרים. מתי זה ייכנס לתוקף? אנחנו נדע לעדכן אתכם מיד אחרי הסיכום עם אגף התקציבים והחשב הכללי. אני מניח שהם בדיון, נקבע זמנים ונעדכן אתכם. לגבי הדיור החלופי, ביקשתם שאני אתייחס. ברשותך, עוד כמה דברים. אחת, לגבי הדיור החלופי, מטופל כבר כיום. גם לבת שהייתה פה הוצעה דירה חלופית, זאת שהציגה, והיא פשוט לא רצתה. אין דבר כזה שבת נזרקת לרחוב בזמן שמשפצים,

בודקים איתה קודם כל אם יש לה סידור, משפחה, ואם לא, מסדרים לה סידור, או בדירה אחרת, או באכסניה.

שמעתי שלא ודיברתי איתה אחרי זה - - - אז תגיעו להסכם אולי, למה אי אפשר עם האגודה למען החייל?

האגודה למען החייל זה - - - שבאופן זמני הם יגורו שם. יש לנו פתרונות אחרים. יש לכם בית?

הם נמצאים ויש לנו פתרונות להקשר הזה. הסדרת מעמד הבודדת, שזה דבר מאוד משמעותי. צריך לקרות בתקנות שעוברות בוועדת העבודה והרווחה. ברגע שהיא תוגדר כבודדת וזה בתוך תקנות התעריף, ברגע שזה יוגדר הן יוכלו להיות זכאיות לכל הדברים של חייל משוחרר בודד,

משוחררת בודדה תקבל. זה בהקשר הזה. ושני דברים אחרונים. אחת, החלטנו יחד עם הארגונים, 'נפש בנפש', קעליטה, הבסיס של מייקל לוין ואחרים, לקבע אצלנו שולחן עגול קבוע, אחת לרבעון, קצת לפני החגים, חודש לפני החגים, לשמוע את כל הדברים שצריך ואת כל המענים שצריך לתת. זה יהיה לתמיד, זה לא חד פעמי. והנושא של שירות ללא עלייה, כמו שאמרת, יגיע לוועדה המקבילה, ועדת העבודה והרווחה, השר כבר אישר עקרונית - - - מתי זה יהיה מוכן, באוקטובר? הנוהל שיאושר, יאושר באוקטובר? התקנות, עכשיו מוגש לכנסת, השר אישר את זה בשבוע שעבר, מוגש עכשיו לוועדה בכנסת, זה לפי הלו"ז של הוועדה, זה פחות קשור אלינו.

אני מבקש שתודיע לנו שהחברים יוכלו להיות בוועדה עצמה לדיון הזה. שטרן, רצית לומר משהו?

אני רציתי להגיד קודם כל שכל הכבוד למתנדבות ואני חושב שצריך לתת להן כמה שאפשר, אבל אני חושב שאסור להשוות אותן לחיילים או לחיילות בודדות. תראה,

לא משנה אם זה 35% או 20%, אני הקשבתי טוב למה שראובן אמר, ואני כמובן מכיר את זה, יש הבדלים מהותיים, לא רק בהיבט שדיברנו קודם, בהיבט של שמירת השירות הצבאי מעל לכל הדברים האחרים, מעל כל השירותים האחרים, שאנחנו בוודאי מעודדים אותם, אבל בת שירות לאומי, ראינו פה או 20% או 35% שעושות שנה שנייה. רק 20% מהבודדות, 35% מכלל הבנות, זה ההבדל בין הנתונים. כן, זה אני מכיר. אוקיי, אז בסדר גמור. יושב ראש הוועדה, במקרה הגבוה 35% עושים שירות לאומי שנה שנייה, כשחיילת, לא שואלים אותה בכלל. זאת אומרת בת שירות לאומי רוצה להפסיק באמצע,

חיילת לא. הדבר השני, שמעת גם כאן את מה שאנחנו יודעים, שבת שירות לאומי בוחרת איפה היא תהיה.

אנחנו מדברים על אלה שבאות מחו"ל, אלה שבאות מחו"ל לא צריכות לעשות צבא בכלל. אתה מערבב בין אלה שעושות שירות לאומי מול החיילות. לא, אני לא מערבב. זה לא רלוונטי לגבי הבודדות שבאות מחו"ל. אז תן לי להגיד לך למה אני לא מערבב. בגלל שאתה רוצה להשוות בודדים לבודדים או בודדות לבודדות. אז ככל שהתנאים שלהן יהיו טובים יותר הן יישארו.

תן להם, מבחינתי שיהיה להם יותר מחיילות,

אני אומר לך אל תשווה. אני חושב שההכנסה לתקנות, לא משנה למה, יש בה בעיה. למה יש בה בעיה? בגלל שאתה צריך לייתר, לא רק לייחד, את השירות הצבאי. בשירות הצבאי, כשבאה מישהי היא לא בוחרת איפה להיות.

אבל הן נותנות לנו פה שנתיים, בין שנה לשנתיים סיוע. הבנות האלה שמגיעות מחו"ל - - - דוד, אני מבקש שתבין מה אני אומר לך. אני הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר, אל תשווה כי בצבא הרבה יותר קשה. אל תשווה.

בשביל הנימוקים של ראש הרשות, זו ההגדרה, ראש הרשות שהוא דואג, ובצדק, להגדיל את המספר. דרך אגב, הדאגה לתנאים שלהן, אנחנו מקווים שהיא גם תגדיל את המספר של המתנדבות, נישא אותן על כפיים, בסוף הן עוזבות משפחות, אני רק רוצה להגיד שיש סכנה בהשוואה הקבועה שמנסים לעשות כאן, לא רק בוועדה הזאת. אבל ההשוואה היחידה זה בין בודדת לבודדת,

לא לגבי כל החיילים בצבא. לא, ההשוואה היא בין שירות לאומי לשירות צבאי. ההשוואה היא בתנאים. אני יודע, אני יודע. לא במהות. לא, מה שאני אומר, תוציאו מהדיון הזה אתה רוצה? תיתן את רשימת התנאים שאתה מבקש, ארוניות, חדרים,

כל מה שאתה רוצה אני בעד, אני אומר לך שאני בעד. אתה אומר לא להגיד השוואה. בדיוק, אני חושב שאסור. האמת שאין לי בעיה עם זה בגדול. אתם כבר גמרתם את התקנות?

אבל לא כתוב שם השוואה, כתוב שם התנאים - - - מצוין, אז אני בעד. הדבר היחיד שכתוב השוואה זה בחוק - - - אתה אומר שזה עניין עקרוני. נכון.

מבחינתי העיקר שהם יקבלו תנאים, זה הכול. אין לי בעיה עם זה. אוקיי, גם לי לא. בבקשה, טייב, רצית להגיד משהו?

ודיברתי עם ראובן בתחילת הדיון וככה עכשיו,

כיוון שבת שירות נמצאת אצלי בבית - - - אל תשכח שנכון לעכשיו מה שראינו שהנושא הזה מטופל, כי מטפלים בזה, אבל בצורה אין תקציב לכלום. אני אגלה לך, גם אין תקציב אפילו לשנת שירות שנייה, או בנות שרוצות, חלקן גם לא יכולות בגלל שזה גם תקנים, כמו בצבא.

אתה רואה שמה שהוא עשה, הוא הגדיל את זה ליותר בנות. אבל הוא יודע,

ראובן - - - אם הוא יקבל את ה-3.5 מיליון אז יהיה לו.

אין חסם של מגבלה של כמויות?

כי בשנים האחרונות פתחנו המון המון תקנים מאוד איכותיים במשרדי הממשלה. יש כמעט 7,000 ביקושים יותר ממשרתים בפועל. זאת אומרת יש הרבה יותר תקנים שרוצים בנות.

אין לך תקציב, אתה צריך להגדיל את התקציב. לא, יש גם תקציב לזה. לא לבודדות, אני מדבר כללי. בתי חולים משוועים לעוד ידיים, משרדי ממשלה רוצים עוד.

מי שיכול לקבל ולא לוקח הוא טמבל. אני לא מבין מה הם רוצים, אתה מקבל בחינם בחורה לשנה שלמה,

עכשיו תסתכל על מה שראובן אומר לך, מה הוא אומר? אני רוצה הרבה יותר,

שיעשו שנה שנייה מאשר עושות. ברור. אין שום בעיה, אבל אנחנו בוועדה לא מטפלים בכל ה - - - נכון,

אז אני לא לוקח על דבר שאני מה שאנחנו מטפלים זה יותר בבודדות שמגיעות מחו"ל ויש להן פוטנציאל לעלייה.

מעבר לזה אין לי מה לעשות. גם אם לא הן, הילדים שלהן. אבל צריכים לטפל בזה בוועדות אחרות. לאיזה ועדה פנית עם זה?

אז הם צריכים לטפל בזה. נקווה שיטפלו בזה. טייב היה בזכות דיבור. טוב, קודם כל אני שמח - - - אתה בטח תשאל אותי כמה צרפתיות יש בזה? לא, אני יודע את הפרטים. יש אגודה שהרוב שם צרפתיות.

זו שאלה מתבקשת אצלך, איך זה יכול להיות?

אני באמת רוצה להתייחס לנושא שהוא חשוב, דיברתי על זה עם ראובן בתחילת הדיון ומדבריך,

שיש איזה סוג של אווירה שאנחנו עושים את הכול והבנות הן אלה שלא ככה זה היה נשמע מדבריך, שאותן בנות שהיו פה הן לא בדיוק אמרו את מה שהיה בפועל ובדקתם. לא, הן התלוננו, מהלב. אני לא רוצה לדבר על המקרה הספציפי, אני חושב שיש - - - בטח נתתם להן על הראש, כאילו למה התלוננו. ממש לא. אתה מכיר אותי, דוד.

האגודות נתנו להן בראש.

אני רוצה להעלות את הנושא הזה כי הוא חשוב. דווקא היא זומנה אליי ללשכת מנכ"ל לפגישה אישית ואז היא לא יכלה להגיע, לבקשתה. הן מוזמנות. להיפך, מי שמתלונן, יש סיבה למה הוא מתלונן. החשבונאות באגודות. גם אנחנו שמענו על זה. יש פה תופעה, אני התחלתי לספר לך את הסיפור ואני חושב שחשוב שחברי הוועדה

שיש בת שירות שעושה את השירות שלה בבית ספר חורב בירושלים, נמצאת בדירה וכרגע מבקשים ממנה לעזוב את הדירה. היא מתקשרת בבכי לאמא שלה בצרפת שאין לה מושג לאיפה היא צריכה ללכת. מה זה לעזוב את הדירה? לעזוב את הדירה, לעשות בידוד במקום אחר. בידוד, לא אמרת בידוד. לא ביקשו ממנה לעזוב את הדירה, היא צריכה להיכנס לבידוד. נכון, נכון, בעקבות חשיפה שלה לחולה מאומת ביקשו ממנה ללכת לעשות בידוד, איפה היא צריכה לעשות בידוד?

היא מתקשרת למשפחה שלה, כנראה הדירות של המשפחה שלה קטנות, היא לא מצליחה למצוא מקום, חצי שעה לפני שבת הילדה ברחוב,

בלית ברירה אמרתי לה,

חצי שעה לפני שבת, תבואי הביתה. היא נמצאת כרגע,

אצלי בבית בחדר שיש לו

קודם כל כל הכבוד. זה לא העניין. העניין הוא כזה,

למזלה היא נפלה על מישהו שאיכשהו יכול היה לארח אותה. אם אני לא הייתי נותן לה מענה זה היה ברור שהיא הייתה עושה שבת בחוץ.

בעקבות אותה תקרית - - - מה אתם

חבר'ה, אתם עוקבים גם על הצ'ט של הזום? כי הרכזת שלה כותבת שהוצעה לבחורה הזאת מלונית.

לאותה בחורה שנמצאת כרגע אצלי בבית - - - בבית אצלו יותר טוב. כן, ודאי שיותר טוב.

אבל הוצע לה משהו? הוצעה לה מלונית או שהיא הייתה ברחוב? לא, אמרו לה - - - לא, אז אני אומר לך,

אמרו לה שיארגנו לה מלונית, חצי שעה לפני שבת לא ארגנו לה מלונית. אולי היא לא רצתה.

אני לא חושב שהיא לא רצתה, כי בוא, בן אדם לא נשאר חצי שעה אבל זה לא, אני בכוונה לא רוצה - - - לא הייתה אף בת שירות חצי שעה לפני שבת ברחוב. סליחה שאני היא לא הייתה

אולי לא היה פתרון - - - אז אני אומר לך חצי שעה,

היא הגיעה אפילו בצפירה, אצלנו יש צפירה,

אני לא בא לדבר על המקרה הקונקרטי ולא על מקרה ספציפי מסוים, לא על השתיים שהיו לפני כן ולא זאת שנמצאת אצלי בבית. טייב, למה לא צלצלת לראובן?

התופעה היא יותר גרועה, שבעקבות כך אותה ילדה החליטה לחזור לצרפת בחגים בפחד שלא יהיה לה איפה להיות.

הוסיפו חטא על פשע, על זה אומרים לה שעל 12 יום הבידוד, שהיא כבר עשתה בכניסתה לארץ לפני שהיא התחילה את השירות, כבר 12 ימי מחלה הלכו לה, עכשיו יש לה עוד 12 ימים על הבידוד שהיא עשתה עכשיו, היא תחזור מצרפת, יש לה עוד 12 ימי בידוד, הווה אומר שימי המחלה שלה הלכו. אני חושב שעל הדבר הזה אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נותנים מענה לאותן בנות שמגיעות מחו"ל ומצורך כלשהו צריכות לחזור וללכת וימי המחלה הולכים להם על פארש. יש לזה פתרון אצלנו בנוהל, זה נקרא חופשה מיוחדת קורונה שהמנכ"ל רשאי לאשר ימי חופשה עודפים. היא רק שבועיים בשירות הלאומי.

בסבב הקודם של הקורונה לא אישרנו לאף אחת לצאת. מה זה ימי המחלה הזה? מה זה העניין הזה? היא לא עובדת אצלך.

אבל היא בשירות לאומי ויש מכסה של ימי מחלה.

חס וחלילה, אז יש ועדה רפואית עד 90 יום.

מורידים לה מה-500 שקל שאתם נותנים לה?

יש ועדה רפואית, אם היא חולה - - - נגיד שהיא חולה יותר מימי מחלה, מה התוצאה של זה?

נגיד שלא, מה פה העניין? איזה סנקציה יש נגדה? אין שום סנקציה. היא לא עובדת אצלכם. בצבא מישהי שחולה יותר מ-X ימים הוא משחרר אותה, אצלנו אנחנו יכולים לתת עד 90 יום ועדה רפואית, ואנחנו עושים את זה, יש פתרון.

בהקשר הזה יש חופשה מיוחדת שאנחנו יודעים לתת. אין שום בעיה, רק צריך לפנות. לא פנו עדיין. אגב, גם תוך כדי הדיון אני מקבל שהסיפור היה

אולי היא רצתה להיות אצלך,

היא יכולה להיות כל השנה אצלי,

היא לא היחידה, אין לי מלונית. כמה חדרים יש לך בבית? אם הייתה לי מלונית, הייתי בשמחה, אבל אין. עשרות בנות בודדות נכנסו לבידוד ואנחנו בכל המקרים האלה מטפלים ישירות,

מול העמותות. חבל שלא צלצלת אליו ישירות ביום שישי. האמת - - - הוא רצה שהיא תהיה אצלו בשבת. לא, ברצינות, היית מצלצל ואני מאמין שהבעיה הייתה

כן.

איציק, בוקר טוב. בוקר טוב. כן, מה אתה יכול לדווח לנו?

האוצר, מה שביקשתי זה מיליון שקל עד סוף השנה כדי לסיים את 2020 לקראת התקציב הבא.

אני לא יודע מה יצא כי הם ישבו ביום חמישי בערב,

אושר? בעשירי לחודש. אמרו לי שהנושא נפתר, בתקציב כזה מיוחד, אבל עוד לא קיבלתי מידע, אתה יודע מזה משהו? אז אני בדקתי לפני הישיבה עם הגורמים הרלוונטיים אצלנו וככל הידוע לי כרגע במסגרת המענה שניתן, ה-11 מיליארד שקלים, לא נמצא מענה לסוגיה הזאת ולא הוקצו התקציבים האמורים. אנחנו כן עובדים ביחד עם הרשות למצוא מענה במסגרת היטל ביצוע של השירות ואולי הסטות תקציביות מתוך התקציב הקיים ולראות איך נותנים לזה מענה,